בוקר טוב. הדיון של היום יעסוק בהתכוננות ועדת הבחירות המרכזית והמערכת כולה למה שמסתמן כבחירות בימי קורונה. איכשהו זה מתקשר לסיור שתעשה הוועדה בהמשך היום. כשנסיים את הדיון הזה הוועדה תצא לסיור במתקן הלוגיסטי שאמור לקלוט

זו מטרת המיפוי וזו מטרת הפנייה.

אז שוב אני אנצל את הבמה: פניתי לכל 350 מנהלי בתי אבות ודיור מוגן

האם בקלפי מבודדים צריך, כמו שאמרת,

או שאפשר להסתפק באלכוג'ל? את כל ההנחיות שבריאותית הן

ואפילו כל השופטים הציעו לנציגי הליכוד: חבל על הזמן של הטיעונים האלה. הגישו דיון נוסף. ועכשיו אנחנו רואים שיש

תקשיבי עד הסוף, תביני. לא היו מאות זיופים, ואל תציג מצג לא נכון. אנא ממך, חבר הכנסת הלוי. כל מה שאמרתי עד עכשיו, כל מילה אמת, תאמיני לי. אם את רוצה, אני אתן לך את הפרטים.

רוצה את הסמ"ס של דין ליבנה כמה מעטפות היו לדוד ביטן, כמה מעטפות אנשים הצביעו בקלפי רגילה

וכמו שאמרת, זה רק דיון מקדמי,

למוסד שמתאים לדון בזה, ונקבל החלטה

רק חברי המליאה. לא מתקבלות החלטות - - - אגב, תוכנית עבודה במשרד ממשלתי מתוקן, קודם כול מגיעה לשר או לשרה, יש החלטה על איזה תוכנית עבודה הולכים.

שהיה דחוף להכניס מצלמות, ידעה ועדת הבחירות המרכזית וידע השופט להוביל את זה יד ביד עם סגני ועדת הבחירות המרכזית אז לא הייתי סגן

ואני חושב שדווקא בוועדת הביקורת זה דבר שכן צריך לדבר עליו: עד כמה אנחנו כחברי כנסת

לוועדה שיושבים בה אנשים אינטרסנטיים, לוועדה שלא שמה דגש על כך שיש רמאויות וזיופים

ומה שאנחנו מבקשים ומה שאנחנו מובילים זה קו של יכול להיות שהכול בסדר,

אבל כדי שאמון הציבור יחזור, והייתם נקיים מה' ומישראל גם פיקוח, גם שקיפות.

בלוחות הזמנים הקיימים.

שאגב, הם אפילו הולכים להצטמצם כנראה, כי לפי המועד של הבחירות, אם הן יהיו ב-23 במרץ.

אז למעשה הספירה מתקיימת ואישור התוצאות יהיה בחול המועד פסח. המשמעות היא שיורדים לנו ימי ביצוע, כי יהיה את ערב החג והחג. אנחנו מניחים מניסיוננו שאנשים לא יסכימו לבוא לעבוד במבצע הזה בחול המועד. ולכן אחד הדברים שאנחנו בוחנים עכשיו בימים האחרונים, שאלוהים באמת יעזור, זה איך לקצר עוד יותר את המבצע. או שאלוהים יתגלם בדמותה של ועדת הכנסת ויעשו את זה בתאריך יותר מוקדם, שישים עליכם עול לפני, אבל ייתן זמן לספור בלי להגיע לפסח. אז אחת האפשרויות שאנחנו בודקים, כדי אולי להקדים חלק מהפעולות חלק ניכר מהמעטפות הכפולות זה החיילים. אז חשבנו, ואנחנו בהתדיינות מול צה"ל, קיימנו המון מפגשים עם גורמים חיצוניים רלוונטיים, לאפשרות שאולי שוב, הכול במסגרת אולי, כי הכול אחרי שנבחן את כל המפה ונציב את כל הדברים,

איפה אנחנו יכולים כן למקד את הכוחות ואת האמצעים

לקיים את יום ההצבעה בצה"ל פעמיים, שבוע לפני, ולעודד את ההצבעה בשבוע שלפני, ואת היתר ביום הבחירות.

שלושה ימים. בצה"ל זה מתחיל במוצאי שבת, היה והבחירות הן ביום שלישי. ושוב, זה מורכב, כי זה כאילו ביצוע עוד מיני יום בחירות אחד. אבל המשמעות של זה תהיה שכמות ניכרת מהמעטפות הכפולות, נוכל לבצע את תהליכי הבדיקות שלהן, הרי אנחנו עושים כל מיני בדיקות כדי לבצע הצלבה ולעלות על כל מי שניסה להצביע פעמיים. את ההצלבה את יכולה לעשות ממילא רק אחרי יום הבחירות? את הספירה וגם את ההצלבה, נכון. כדי לוודא שאני לא הצבעתי לפני שבוע בצבא והיום מצביע בבית - - - נכון. אבל יש הרבה פעולות מקדימות שמתבצעות לפני ההצלבה. אז ככל שנוכל לחסוך אותן, אז זה יצמצם קצת גם את הכמויות. נוכל להביא את אותם כמות אנשים או יותר לפחות - - - תוכלו גם ליצור מצב שאם הצבעתי בצבא, אני בשבוע אמחק בקלפי אצלי בבית, ואז אם אני ארצה להצביע בבית אתם יודעים שכבר הצבעתי? זה יותר מורכב, כי הפנקסים, ההדפסה שלהם שוב, צריך לזכור שבבחירות, כל דבר זה בכמויות אדירות, זה לא עשרה פנקסים,

זה יהיה כנראה בסביבות 13,000 14,000 קלפיות סך הכול. אז הדפסה כזו, ומדפיסים את זה לא בסט אחד אלא יותר, היא לוקחת זמן. וכשאנחנו מדברים על חיילים זה בפיזור בעצם על כל הקלפיות,

אז נראה.

זה גם מתקשר לדברים שאמר חבר הכנסת הלוי, וחשוב שהם ייאמרו: אנחנו נלחמים על כל קול, ואנחנו עושים הליכי בדיקה כל כך מדוקדקים. ולכן, כפי שהוא אמר, נפסלו מאות מעטפות. כל אזרח צריך לדעת, שאם הוא מנסה להצביע פעמיים, אנחנו מאתרים את המעטפה הזו כאן, אנחנו לא יכולים לפסול את המעטפה שהוא הצביע בקלפי הרגילה, אבל הקלפי השנייה והשלישית אם הייתה, שהוא ניסה להצביע בקלפי מיוחדת,

וזה התהליכים שאנחנו עושים.

שנייה, אני רוצה בכל זאת לחדד. אני חושב שאנחנו קצת לוקחים את זה בקלות דעת. שיהיה ברור, בפנקס הבוחרים יש, לפי הערכה שלי, בין 600 ל-700 ישראלים שנמצאים בחו"ל, שאנחנו לא יודעים מי מהם יכול להצביע ומי לא, ואין בדיקה כזאת.

בארץ פתרו את הבעיה בצורה פנטסטית אין בעיה, אנחנו לא יודעים מה קורה בחו"ל, ואנחנו לא מודעים כמה אנשים שהם כבר לא בחיים אבל כן עדיין רשומים בפנקס הבוחרים. וזה מספרים גדולים מאוד.

אם זה בימי קורונה, גם יכולה להיות בעיה אחרת. טסים בעיקר נגיד מארצות הברית. בהנחה שארצות הברית, אני לא יודע מה מצב החיסונים יהיה שם, אבל תהיה מדינה אדומה, והיא אחת המדינות הכי אדומות בעולם בזמן שאנחנו מדברים, מה אתה עושה עם כמויות גדולות של אנשים שמגיעים בטיסה מארצות הברית ליום הבחירות? שאלה לא פשוטה גם כן. כן, זה בידוד. אבל עדיין אני חושב שמשרד הפנים צריך לעשות מבצע, כי זה מספרים גדולים מאוד,

שאם אני לוקח אפילו 5% מהמספרים האלה זה מספרים מאוד גדולים. רק צריך לציין שהבעיה היא לא בעיה רק של הבחירות. אותם אנשים שחלילה נפטרים בחו"ל ולא רשומים, אם הם זכאים למשל לקצבת זקנה בישראל, הם ממשיכים לקבל קצבאות. אף אחד לא יודע אם פלוני נפטר באוסטרליה, ואין שום קשר בין מרשמי הנפטרים. לא יהיה קשר כזה בבחירות הקרובות, אבל אני גם לא רואה קשר כזה - - - התכנסנו לצורכי בחירות, זה ברור. כן, זו בעיית הבחירות. לפני שנפנה למשרד האוצר ונשאל אם יש כסף לכל זה, אני נותן את זכות ההערה ליושב-ראש הוועדה לשעבר, עו"ד מלי פולישוק בלוך, התנועה לטוהר המידות, בבקשה. תודה רבה. אחת המילים שלא שמעתי פה היום זה את המילה שקיפות. ואם אנחנו רוצים טוהר בחירות ככל האפשר יותר, אז אנחנו צריכים שקיפות כמה שיותר.

גם בתנועה שלנו טוהר המידות, וביחד עם מטה של אזרחים טובים לטוהר הבחירות, עבדנו קשה מאוד בשנה עם שלוש מערכות הבחירות, כדי לקדם יותר מפקחים, יותר פיקוח, גם על תהליך יום הבחירות, אבל גם על העברת הקלפיות, ובעיקר בספירה. כבר נאמר פה על אולמות שצריך כדי להשגיח, לא שמעתי את המילה מצלמות. אני חושבת שצריך לעבור למצלמות און-ליין, שגם כולנו, גם בבית, נוכל לראות את תהליך הספירה. לא צריך לפחד מזה, זה דבר שצריך להיות שקוף וברור לכולם. זה יחסוך אנשים, יחסוך צפיפות, ובצל הקורונה זה דבר חיוני. אנחנו ממש מפחדים שבגלל הקורונה, בגלל המגבלות, הראשונים שיוסרו מהמערכת זה אותם מפקחים, זה אותם אזרחים שיכולים לשקף ולבדוק שהכול מתנהל כמו שצריך. אז אני חושבת בכלל, דיברתם על זה: פחות פוליטיקה, פחות מפלגתיות, ויותר לתת גם לאזרחים, תנועות אזרחיות, שהן לא מעורבות, לא מפלגתית ולא פוליטית, אבל לתת להן יותר דריסת רגל או השפעה על המערכת הזאת. עשו לנו את כל מה שאפשר, את כל הקשיים שאפשר. אנחנו דרשנו פרוטוקולים, שקיפות של פרוטוקולים, להיות יותר נוכחים שמה עשו הכול שלא נהיה. אבל היו הישגים, ואני מברכת על כל ההישגים שכן נעשו, ובאמת הייתה היענות לחלק מהדברים. עכשיו, אנא תדאגו שכל ההישגים האלה לא ירדו לטמיון. שקיפות, שקיפות, שקיפות זה המבחן הכי טוב נגד זיופים. תודה רבה.

לפני שאני אעבור לאוצר, יש הצעה שעלתה פה, קיבלתי אותה בפתק מהצוות שלי. אם אכן התבצע, והגיע הזמן שסוף סוף יתבצע, הוועדה הזאת עסקה בזה לא מעט, מבצע של בדיקות סרולוגיות, ויהיה לנו פנקס של אנשים, שהם לצורך העניין בעלי תעודת מחלים. זה אחד הדברים שאנחנו רוצים לשאול את משרד הבריאות: האם מי שמחזיק תעודת מחלים, אם נעדיף אנשים כאלה זו העדפה רלוונטית כדי להעסיק אותם בוועדות קלפי? זו אחת הסוגיות שאנחנו רוצים להעלות. אבל שוב, זו צריכה להיות העדפה רלוונטית, כדי שנוכל להפר באיזשהו מקום את השוויון בהעסקה ולתת להם את ההעדפה הזו. אבל אנחנו צריכים את התשובות הללו. עוד סיבה לעשות את המבצע הזה, שלא נעשה, למרות שהבדיקות הגיעו כבר

כמו שעשו בסלובניה,

לעשות ביום הבחירות בדיקות לכל האזרחים, או לפחות לחלק ניכר. אם אפשר היה לעשות את זה בד בבד, אז אולי היינו משיגים שני דברים יחד שהיו צריכים להיעשות מזמן. איכשהו אני לא רואה בן אדם מצביע עם המטוש הזה באף. נעשה לו את אחרי שהוא הצביע ובדק מה הוא רוצה, ולא בהשפעה של - - - משרד האוצר, טל ישראלי, רפרנטית פנים אגף תקציבים. זו מעיין ספיבק במקומו, ראש אגף תקציבים. היא לא ראש אגף תקציבים, היא רכזת באגף תקציבים. אם אתה יודע מי זה ראש אגף תקציבים, אנא תודיע לוועדה, נשמח לדעת. מעיין, בוקר טוב. כל זה כמובן עולה כסף. את יכולה לתת לנו בתקציב שלכם, כמה עולה, לצורך העניין, תקציב ועדת הבחירות המרכזית, ואיזה רזרבה אתם רואים להתאמות קורונה? קודם כול אני רכזת פנים ושלטון מקומי באגף תקציבים. ממלא מקום הממונה על התקציבים הוא יוגב גרדוס. בנושא בחינת העלות או מתן אומדן, אין כרגע אפשרות לתת אומדן. כמו שאמרה מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס, כרגע יש כמה חלופות שנבחנות. ולכן אין לי אפשרות לתת לזה הערכה. אני כן אגיד שאנחנו מבינים שהצבעה תחת מגבלות הקורונה תהיה עם עלות תקציבית גבוהה יותר, אבל יש לבחון מהי החלופה בעלת העלות הנמוכה ביותר, שנותנת מענה מיטבי לצרכים החדשים. כן צריך לקחת פה בחשבון שיקולים תקציביים, וכמובן תוך שמירה על הבריאות של הציבור ושמירה על עקרונות הדמוקרטיה בעיתות בחירות. לכן צריך לבחון כמה חלופות, ולבחור חלופה שהיא פיזיבילית מבחינה לוגיסטית ומבחינות נוספות, זה גם אתגר לא פשוט, תוך לקיחה בחשבון של המשמעויות הכלכליות, ספציפית הצבעת אוכלוסיות בסיכון והצבעת אוכלוסיות מבודדות בעלות תסמינים. אני אגיד שכמו שהיה פיילוט קטן בתל מונד לקראת הבחירות, גם לנו היה פיילוט קטן בעבודה לקראת הבחירות. עבדנו בשיתוף משרד הבריאות, משרד המשפטים, אנחנו ומשרד הפנים שהיה רלוונטי, תוך התייעצות גם עם הרשות המקומית, בחנו חלופות, ובחרנו את החלופה האפשרית ליישום. כמובן שאי-אפשר לקחת מודל נקודתי ברשות מקומית אחת וליישם אותו כמו שהוא בבחירות הכלליות, אבל - - - משותפת באותו המודל יחד עם ועדת הבחירות הכלליות.

אורלי, הערות אחרונות. לעניין התקציב אז צריך לזכור שבבחירות, לא קשור עכשיו לבחירות בצל קורונה, בחירות בכלל, המרכיבים של חוסר הוודאות הם הרבה יותר גדולים מהמרכיבים הוודאיים, כי יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים מראש. ולכן התקציב שלנו גם לוקח המון שולי ביטחון, שבסופו של דבר בדיוק בשלוש מערכות הבחירות האחרונות הוכיחו את עצמם שזה נכון היה, כי אחרת לא יכולנו לעשות את כל הדברים שעשינו תוך כדי תנועה, כמו פרויקט המפקחים שציינה הגב' פולישוק, שיחזור על עצמו והוא יהיה. עדיין אנחנו לא יודעים מה המתכונת המדויקת שלו תהיה הפעם, כי זה מובא לנשיאות הוועדה, אבל אנחנו נמשיך בפרויקט הזה, זה היה פרויקט מעולה מבחינתנו, שהשיג הישגים גדולים והיה נכון. הפקות הלקחים שאנחנו מבצעים תוך כדי תנועה, כל מיני דברים שהיינו צריכים לעשות, אם לא היו שולי ביטחון לא היו קורים. על אחת כמה וכמה חוסר הוודאות בקורונה: כמה קלפיות מבודדים?

כמה קלפיות חולים? עלות של כל דבר. אין לנו מושג כרגע. אנחנו בודקים את הדברים, אבל לא לכל דבר יש תשובה. ואני חייבת להדגיש, אנחנו כבר מבינים שלא תמיד, ואני אומרת את זה גם למשרד מבקר המדינה, לא תמיד ניתן יהיה להעדיף את החלופה הזולה יותר, כי יכול להיות שזה גם לא נכון. כמו שאמרתי, לא יהיה פתרון קסם, הפתרון יהיה רק במקבץ של דברים. למשל עוד קלפיות זה המון כסף. העלות של קלפי, לא לתפוס אותי במילה,

רק עם מזכיר אחד, היא למעלה מ-16,000 שקל לדעתי. אם היא עם שני מזכירים, אז זה מגיע ליותר. עכשיו, ככל שאנחנו מוסיפים אמצעים, ועכשיו שנוסיף את אמצעי המיגון, זה מוסיף לעלות הקלפי.

מחיצות וכו', זה יהיה עלויות נוספות. אבל זה כנראה יהיה המחיר, כי לבריאות הציבור יש מחיר. ואני חושבת שכולנו נהיה מוכנים לשלם אותו, כדי ש-14 יום אחרי הבחירות לא תהיה סיטואציה זו השאיפה שלי בעצם שנגיע שלא יהיה מצב שבו 14 יום אחרי הבחירות הגרף יעלה ויטוס כלפי מעלה, אלא נהפוך הוא, שניווכח שוואלה, כל מה שעשינו עבד. ויהיה לזה משמעויות כספיות גדולות מאוד כנראה. אני אוסיף למה שאת אומרת: עלות לא פחות גדולה ואולי יותר גדולה יש לחוסר אמון בתוצאות הבחירות ולערעור התהליך הדמוקרטי. ולכן הבית הזה אני מניח, אני לא יכול לדבר בשם 120 חבריו הבית הזה יתמוך בהוצאות הכספיות שנגזרות מזה, כי בסוף באשמתנו יש יותר מדי מערכות בחירות. אבל אנחנו צריכים לאפשר כמובן, ובעיקר גם על רקע הדברים שנאמרו כאן, יש איזה רוח של ערעור על ההליך הדמוקרטי ועל תוצאות הבחירות, ואנחנו צריכים להילחם בה, כי בלי זה אין לנו כלום. אני רוצה מאוד להודות לך, לכם. אני יודע שזה לא היה פשוט, אני מכיר את זה גם מעבודתי בוועדת החוץ והביטחון, מערכות לא נוטות לבוא ולהציג דברים שהם בשלב התחלתי שלהם, ובטח לא דברים שיש להם נגיעה פוליטית. לגבי הדברים הספציפיים שנאמרו, אני בספק גדול אם אפשר יהיה להעביר בכנסת, שיכולה כבר בשבוע הבא להיות כנסת מעבר, להעביר בשלוש קריאות את החוק הזה של שינוי הכתובת, שהוא נראה לי מתבקש לחלוטין. אני מניח שזה יהיה קשה מאוד. אבל אולי באמת, בגלל שיש פה אלמנטים של בריאות הציבור בתנועה גם של אנשים, ואנחנו רוצים להגביל את התנועה הזאת ככל האפשר, ומצד שני שאנשים יוכלו להצביע, למצוא פתרונות יותר ראויים. נושא הבדיקות הסרולוגיות הוא בוודאי. הוועדה הזאת עושה כמיטב יכולתה כדי שהדבר הזה יקרה ממילא. מעיין, כן, בבקשה. אני רק רוצה להגיב לאמירה של אורלי עדס, שאין פה אפשרות לעשות אומדן מדויק של העלויות. כמובן שיש הרבה גורמים של אי-ודאות בתוך זה, ועדיין אנחנו נדרשים, ואנחנו באגף התקציבים נדרשים לעשות את זה לגבי הרבה דברים, לתת בכל זאת תחזית ולבחון חלופות לאור התחזיות השונות. אנחנו יכולים לטעות, אני לא טוענת שלא, אבל לפחות אנחנו עושים את העבודה ובוחרים בחירה מושכלת. ולכן אני מדגישה ואומרת: אנחנו נבקש להיות חלק מהדיונים האלה, ולראות שהסוגיה הכלכלית הופכת לשיקול. ברור שזה לא השיקול היחיד, וברור שהוא גם לא מכריע, ואם יהיו דברים שנדרשים לעשות ולא תהיה חלופה זולה, אז אנחנו נעשה אותם בדרך יקרה.

אז אני אומר: שוב, בתפקודה העתידי של הכנסת, אני לא יודע כמה תהיה אפשרות לפקח על התהליך הזה ולהוציא אותו החוצה, אבל אני חושב שעשינו היום במובן הזה צעד חשוב. ואני רוצה, גם אפרופו הדברים שנאמרו, להגיד: בעיניי, ואני מניח שבעיני הרוב המכריע של חברי הכנסת, העבודה שלכם היא חיונית, העבודה שלכם היא הבסיס לאמון בדמוקרטיה ולתפקוד של התהליכים הדמוקרטיים. ועל פניו,

בלי להיכנס לנושא ספציפי כזה או אחר, אתם ראויים לכל התמיכה שהבית הזה יכול לתת, הן בצעדים מעשיים, ככל שהוא יכול לעשות, והן בתמיכה מוראלית לצורך העניין ותמיכה של אמון.

הישיבה ננעלה בשעה 10:52.